בוקר טוב. אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת העבודה והרווחה. היום ה-6.10.2021,

השעה היא 09:00 בבוקר. אנחנו נעסוק הבוקר בפרק י', סעיף

עם התוספת המשמעותית של 300 מיליון שקל, כל ניצולי השואה שמקבלים מענק שנתי, העליה היא כ-60 אחוז מ-4,000 ל-6,500 שקל. אפילו פחות מ-4,000 היה. כן, זה קצת פחות ל-6,500

מצד אחד ניתן להם ומצד שני נקזז להם. שלא יהיו כפל קצבאות. בדיוק. אז השארנו את זה כשנתי ובמהלך משלים שהובלנו יחד עם שר האוצר ושר הרווחה גם העלינו את

אנחנו ברשות עובדים היום גם לבדוק איך אנחנו יכולים לשנות ולהעלות את שעות הסיעוד,

כמו שהשרה הזכירה, יכולים לעשות את הפרוצדורות יותר קלות ומהירות. אנחנו מקבלים מהשטח את הצרכים המיוחדים לאוכלוסיה הזאת, האם זאת אוכלוסיה שהיא גם הומוגנית או שיש לה צרכים שונים, כדי לפלח ולתת ולהתאים את הצרכים לאנשים. אני לא

ואני שמח מאוד להיות חלק ממי שמצביע בעד.

חבר הכנסת פרוש

מתנצל על כך שבאתי באיחור ואני גם צריך לצאת מיד לוועדת הכנסת. אני חושב שהדבר הזה שאנחנו דנים עליו עכשיו ומביאים אותו פה הוא מאוד חשוב, עליה של יותר מ-2,000 שקל לכל אחד זה לא נותר אלא רק

גם בשגרה אתה אומר ולא רק בצרה. לא בגלל השואה אנחנו צריכים לזכות במענקים. מטבע הדברים שר האוצר היום או שר האוצר הקודם שהיה ב-2013 הפלה בין

אתה מדבר על אנטישמיות, הם לא מקבלים את ההטבות של מקבלי קצבה חודשית. חלק מההטבות.

חשבתי שאמרת שהם כן מקבלים דרך סעיפים אחרים. אני מסבירה לך, לא לא. אז לעזור להם במחיה שלהם, זה לא להשוות אחד

אני כן אגיד שכל הנושאים האלה אלה נושאים שנשמח לבדוק אותם גם בהמשך לקראת התקציב הבא או גם בין לבין.

חושב שבאירוע הזה 300 מיליון שהוקצו וההחלטה היתה להקצות

הרי לא נצביע נגד נצביע בעד. אין בעיה כזאת. אז אולי שבינתיים הם יתנו תשובות על מה שאמרת להם. אז היו לנו כבר תשובות על חלק מהדברים שהסבירו לנו,

העלויות הן הנושא וחלק מהדברים כבר הצלחנו שם

רק התוספת שאני מבקש?

אני רק מציין את זה לוועדה. ניצולי שואה, על מה אנחנו מדברים.

אנחנו ננסח את זה שזה פשוט יהיה לא

לתוספת שאנחנו נתנו כרגע. אני מציע, אנחנו נגיש רביזיה, אם תהיינה תשובות, אולי, אני לא מעריך שיקרה, אבל לנסות.

על כל ההסתייגויות. עוד מעט, על החוק. אני מגיש רביזיה על

מי בעד נוסח החוק כפי שהוא מנוסח כעת בחוק ההסדרים שירים את ידו. שלושה. מי נגד? אין נמנעים. ואני מגישה רביזיה על הנוסח של החוק ואני אבקש לדבר עם הגורמים הממשלתיים כדי לעשות בינינו איזה שהיא שיחה ולראות מה אנחנו כן יכולים לעשות כדי לקדם את העניינים. ניתן לזה שלושה ימים. תודה רבה, הישיבה ננעלה.

10:35.